בוקר טוב, אני פותח את הדיון. הנושא הוא ייבוא דבש ושמן זית במכסות פטורות ממכס, על פי בקשת חבר הכנסת עודד פורר. בבקשה, עודד. תודה רבה, אדוני היושב ראש. בוקר טוב לכולם. אדוני, זה לא סוד שמדינת ישראל סובלת מיוקר מחיה, בעיקר במוצרי המזון. שתי דוגמאות למוצרים מאוד מאוד יקרים על המדף הישראלי בהשוואה למדינות אחרות בעולם זה הדבש ושמן הזית שנמצאים עליהם מגבלות ייבוא מאוד משמעותיות. יש פה שתי אפשרויות כדי לפתור את הבעיה, ואני אומר את זה דווקא פה כי אני יודע שגם אתה, אדוני היושב ראש, עוסק בנושא הזה של יוקר המחיה לא מעט. האחת, והיא המועדפת, היא לבטל את המכס בכלל, גם על שמן זית וגם על דבש, ולתת תמיכה ישירה לענף.

בהסכם שסוכם עליו, אבל לא חתמו עליו אחר כך ארגוני החקלאים, סוכם שזה מה שיהיה, שיורידו לאפס את המכס על שמן זית ודבש.

אם אני זוכר נכון, בתוך ההסכם הופיע 30 מיליון שקל לענף הזית ו-30 מיליון שקל לענף הדבש כסיוע, סכומים שבאמת בתקציב המדינה וגם בתקציב משרד החקלאות אפשר לעמוד בהם כדי לתת את התמיכה הישירה ולעשות את הפטור הזה באופן גורף ולתת לשוק להתנהג כמו שהוא צריך להתנהג כשלצד השני יש תמיכה ישירה, זאת האופציה המועדפת. האופציה השנייה שנמצאת בידיים של שר החקלאות וגם שר הכלכלה היא שימוש במכסות בפטור ממכס. כשלנו לא היה סיכום ולא הייתה אפשרות הוצאנו בפטור ממכס מכסות ומכסות לא לגלונים, אלא לייבוא בבקבוקים או בצנצנות. בדבש, שכולם ככה חששו מאוד מהייבוא הזה. כשנפתחה המכסה והיא נפתחה בהליך תחרותי אפשר היה למצוא על המדפים בסופר צנצנות דבש בין 18 ל-21 שקל לקילו, כשמחיר הדבש שאנחנו יכולים למצוא כאן היום בארץ נע בין 45 ל-60 שקל לקילו. הדבר המעניין שקרה, אגב, זה שברשתות השיווק שזכו אז במכרז ושמו על המדפים שלהם את צנצנות הדבש הפטורות ממכס בבין 18 ל-21 שקלים לקילו, המכירות שלהם פשוט עלו ב-100%. המותג המקומי כמעט שלא נפגע, המשיך להימכר, כי מי שרגיל לקנות את המותג המקומי ב-45 ו-60 שקל לקילו, הרוב המשיכו לקנות אותו, אבל הרבה מאוד אנשים שנמנעו מלצרוך דבש, כי המחיר שלו יקר, פשוט קנו. ואני מדבר על תקופה, אני לא מדבר על ראש השנה שכולם קונים דבש, אנחנו מדברים על עלייה בחודשים נובמבר,

זה בערך התקופה שבה הצנצנות האלה היו על המדפים. הדרישה שלי ממשרד החקלאות היא אחת משתיים, אחת, תורידו את המכס באופן גורף, תנו את התמיכה הישירה לענף הדבש ולענף שמן הזית, 30 מיליון שקל לכל ענף ותגמרו את העניין, זאת האופציה המועדפת. תפתחו את השוק ותצליחו להוריד את המחירים באופן מיידי לצרכנים. האופציה השנייה היא, אם אתם לא רוצים, אני לא יודע מאיזה טעמים, אבל לפחות תנו מכסות משמעותיות בפטור ממכס בבקבוקים לשמן זית ובצנצנות לדבש ותאפשרו לצרכן הישראלי ליהנות ממוצר שבמדינת ישראל הוא הפך למותרות, בניגוד למה שקורה בעולם. חשוב רק לציין שרוב שמן הזית והדבש שאנחנו צורכים מעורבב עם דבש מחו"ל או שמן זית מחו"ל כי מייבאים אותם בגלונים ומערבבים אותם. האזרחים לא קוראים את האותיות הקטנות, אבל מי שיקרא את האותיות הקטנות על חלק נכבד מבקבוקי שמן הזית תוצרת ישראל, כנ"ל גם על צנצנות הדבש,

שחלקו נרדה בחו"ל או חלקו יוצר בחו"ל ופשוט כשאורזים אותו מייצרים את המהילה הזאת וזה עדיין נמכר כשמן זית או דבש תוצרת ישראל. זאת אומרת אף אחד לא יכול להגיד שהדבש, הרי כל הזמן אומרים שמה שמייבאים הוא נחות,

אנחנו צורכים את זה גם בתוך מה שאנחנו קונים שהוא תוצרת ישראל היום. תודה. עוד אחד מהח"כים רוצה לומר משהו? אני מתפלא, אני פונה לאנשי האוצר, אני רוצה להבין כמה עקום אנחנו יכולים לעבוד בהשראתכם או בהשראת חוסר המוכנות שלכם לבצע את המובן מאליו שכבר הוסכם לפני שנה. יש פתרון לשני הענפים הללו, גם שמן הזית וגם הדבש, קוראים לדבר הזה 30 מיליון ועוד 30 מיליון, זה נמצא בתקציב, יודעים מה צריך לעשות, למה לעבוד ככה? למה לעבוד הפוך? זה ייפתר היום הסיפור הזה. פעם הייתי מורה למתמטיקה, הייתי נותן קרוב לאפס, לא אפס. יש פה סוג של פתרון. בכלל אני יכול לחשוד, אני מקווה שבכשרים, שזו המזימה, בואו נייצר מצוקה כזו, מוצדקת, כמו שציין שר החקלאות לשעבר, בקרב התושבים וחשש בין החקלאים ונגיע למצב מופלא, כן לכאורה גן עדן על פני אדמות, יהיה פה דבש, יהיה פה זמן זית, בלי מכסות, ללא מכסים, והדבר היחיד שיקרה זה שייפגעו היצרנים המקומיים. פנטסטי, פנטסטי, המשיח הגיע. לבצע את מה שהוחלט ולא להתנות בשום דבר אחר. אגב זה סכומים קטנים, אדוני היושב ראש. אני רוצה להבין, לפני שמנכ"ל משרד החקלאות מדבר. הרי לפי התקציב יש 760, מתוכם 60 מיליון הולך לדבש ולזית, למה אתם קושרים את זה עם כל יתר הפיצוי? זה דבר שהוא כבר מתועל,

תגמרו את העניין. לא צריך להתנות את זה עכשיו בהסכם הכללי. יש פה נציג של דובי אמיתי? יופי, תשבו עם האוצר, לגבי השמן והדבש תגמרו את העניין, תפרידו את זה כרגע, כי יש תקציב לזה וגם יש החלטה ש-60 מיליון הולכים לזה ונגמור את העניין. אז מה שאני מציע, לפני שמתחילים את הדיון, שביום רביעי בבוקר, ב-8:30 אנחנו נעשה ישיבה, תביאו לי את ההסכם ב-8:30 בבוקר, פשוט מאוד, כי אין פה מה לדון אפילו, אני לא צריך דיון. לא צריך שום דיון, ב-8:30 בבוקר. שר האוצר אמר לי במפורש שהתקציב 760 מיליון, הוא סוגר את ההסכם אחרי התקציב. משך אותי, משך, בסדר, זה חייב להיגמר וזה ייגמר. תוך שבועיים אנחנו נגמור את הפרשה של כל ה-760, אבל לגבי ה-60, אני לא חושב שזה נתון לוויכוח. אז ביום רביעי ב-8:30 בבוקר תביאו לוועדה את ההסכם ונגמור את הסיפור הזה. כדאי שתביאו, באמת, הפעם מספיק,

נגמר הסיפור הזה. מבחינתי הסיכום שלך מקובל, אפשר לסגור את הדיון. תפתחו את השוק לשמן זית ודבש ונגמר הסיפור. צריך להבין, אנחנו כבר עשינו דיונים בעניין הזה, לא אחד ולא שניים בכל הנושאים האלה.

הגיע הזמן שתסיימו את העניין. משרד האוצר לא חזר בו מהסיכומים האלה. לא, אז אני מפריד. לגבי הדבש והזית תגמרו את העניין, יש שם 60 מיליון, תסגרו את העניין הזה בלי קשר לשאר. הם אומרים שהם עומדים בזה. לא, בלי קשר כרגע. את הגדול נגמור עם שר האוצר, כמו שאנחנו הסתדרנו, אבל זה, מה הקשר? תסגרו את העניין. תעשו את זה כמו שהקואליציה עושה את המהפכה המשטרית, בשיטת הסלמי, תלכו נושא נושא. זה מה שאנחנו לא רוצים. תלכו לשר האוצר, דברו איתו, תגידו שזו הבקשה שלנו כרגע ועד יום רביעי תביאו את ההסכם הזה. זה הסכם פשוט מאוד, אני לא נכנס לפרטים. בגדול, עד יום רביעי בבוקר תביאו את ההסכם, אני מפריד את זה כרגע מההסכם הכולל. בבקשה, המנכ"ל. בוקר טוב, תודה רבה. אני רק אציין שביום רביעי בשש בערב אנחנו אצל שר האוצר על הנושאים האלה. בסדר, את זה תביאו לי בבוקר. שתכיר את זה, חשוב לציין את זה. אני לא מבין למה לא סוגרים את ההסכם הגדול, מה הבעיה עם זה? הוא אמר לי שהוא בעד, אבל יש לו כל מיני ניואנסים. רק אלוהים יודע מה קורה באוצר. אנחנו בשיח מול משרד החקלאות ממש בשבועות האלה. לא, את השמן ואת זה תסגרו עד יום רביעי. שיח, הכול טוב ויפה, השיחות שלכם, מזל שאתם לא עושים הסכם שלום, לפי זה לא היינו עושים הסכם שלום בחיים. אני רק מזכיר שמשרד האוצר לא חזר בו. לכן אני אומר, לא חזרתם, יש תקציב ייעודי רק לזה, לא שייך לכל החקלאות. אז תגמרו את העניין, עזבו אותנו כבר, בשביל מה כל העניין הזה?

בדבש יש לזה חשיבות גדולה מאוד שיהיה ייצור בארץ. אפשר להבין, בגלל הנושא של ההאבקה, זה למדנו באחת הישיבות שלנו, זה לימד אותי הסמנכ"ל של משרד החקלאות. כמה זה שווה לנו, הדבר הזה? שלושה מיליארד שקל. אז קודם כל ייצור בישראל חייב להיות, קחו את זה בחשבון בהסכם, אין פה משחקים. לי אין הרבה מה להוסיף, אני חושב שהשר לשעבר פורר אמר את הדברים בצורה מאוד ברורה ומאוד נכונה. שים לב שזאת פעם ראשונה שאתה מדבר פה בלי שצעקו עליך. לא, לטעמי היא לא מדויקת, אבל היא נכונה, הכיוונים נכונים. זה לא שהחקלאים לא חתמו. אבל תיכנס לזה גם אתה, תגמור את העניין של ההסכם עד יום רביעי בבוקר. אני בפנים עד הסוף,

בוא נראה מי ביקש לדבר. אני רק אומר לשר פורר, זה לא שהחקלאים לא הסכימו והאוצר עומד כאן עם ה-30 מיליון בכניסה ואנחנו אומרים לו לא.

תגמרו את זה. אנחנו בפנים. זה מתווה שאתה הבאת אותו, אנחנו בפנים. אנחנו תומכים בזה, אנחנו מוכנים היום לקבל את המתווים ולהתקדם. מי זה אורי יוגב? אני רציתי להסב את תשומת הלב של הפורום המכובד פה להיבט נוסף שלצערי, אם אפשר להציג מצגת,

דבר. זה יבהיר את זה יפה מאוד. בסדר, דבר. יש היבט מאוד חשוב, דיבר קודם שר החקלאות לשעבר, מר עודד פורר, על זה שחלק מהשמן המשווק כשמן ישראלי הוא שמן מיובא והוא אמר שזה אומר שהאיכות של הייבוא היא איכות טובה. אז אני רוצה שתשימו לב - - - אבל צריך להבין, בגלל הנושא של ההאבקה חייבים ייצור בישראל. לא, אני לא מדבר על דבש, אני מדבר על שמן זית. אני בעסקי שמן זית, לא בעסקי דבש.

הוא דיבר על ייבוא גם פה וגם פה. אני אוהב גם דבש, אבל אני פחות מבין בדבש. יש ערבוב באמת? יש דבר כזה שמערבבים את הייצור המקומי עם הייצור ה תיקח בקבוק שמן זית של יד מרדכי, תקרא מאחורה, כמו בדבש, חלקו מישראל, חלקו מחו"ל. אגב, אין בעיה, יבוא בסוף הצרכן, יכול להיות ששמן זית ישראל וממקומות מסוימים הוא הרבה יותר טוב, יבוא אחד ויסכים לקנות ב-40 שקל לליטר ויבוא אחד וירצה לקנות ב-11 שקל לליטר. כל אחד יבחר. גם ביין מערבבים זנים, זה דבר ראשון. טוב, לא טוב, לא אני מחליט. גם יין אתה קונה, יש בקבוק ב-30 שקל ויש בקבוק ב-300.

אבל צריך לזכור שגם שמן זית שמגיע מחו"ל אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע, אתה לא יודע מה רמת החומציות שלו תמיד, אתה לא יודע כמה שנים שמן זית שכב במחסנים. אבל,

אין בעיה עם ייבוא, הבעיה היא לא עם ייבוא, הבעיה היא עם ההטיה הצרכנית בקנה מידה חסר תקדים,

שמביאים שמן שהוא נקרא כתית מעולה על המדף, אבל כשאנחנו בודקים אותו, בענף הזית במועצת הצמחים, הגוף היחידי שבודק את העניין הזה, לא כרגולטור, אלא בצורה וולונטרית נקרא לזה, אנחנו מגלים שחלק ניכר מהשמנים, זה מה שרציתי להראות פה במצגת וגם שלחתי אותה כחומר רקע, השמן הוא באיכות נמוכה. בעולם הגדול יש מערך פיקוח מסיבי גדול, משמעותי, שמשרד החקלאות הוא חלק ממנו, כי פה זה נופל בין הכיסאות. אני רוצה לסבר את האוזן בכמה מילים, כשבאים לשירות המזון במשרד הבריאות ואומרים שיש פה הטיה צרכנית, השמן נקרא כתית מעולה, אבל בבדיקות הוא לא כתית מעולה, אז הם שואלים אותנו: רק רגע, מדובר בסיכון בריאותי לציבור? אנחנו אומרים פחות, מדובר פה אם השמן הוא כתית או אפילו חס וחלילה עורבב עם שמנים - - - מה אתה מציע? אנחנו מבקשים שמשרד החקלאות ייכנס לאירוע של פיקוח, הוא יכול להשתמש בנו כענף הזית - - - אין פיקוח. אבל אתה מבין שפיקוח מעלה את המחירים? כל פיקוח מעלה את המחירים. אבל אנחנו דואגים לצרכן. מה שאדוני מעלה כאן, שיכול להיות מצב ששמן זית בחו"ל שכב שנים במחסנים והגיע לכאן אחרי שהם נתקעו עם הסחורה בחו"ל והגיע לכאן במחיר זול יותר. אז יהיה זול אבל לא בהכרח איכותי.

פה הכול נקרא כתית מעולה והוא לא כתית מעולה. אני מוכרח להגיד שזה לא נושא הדיון, תפנה למשרד החקלאות ותבקש מהם והם יבדקו את הבקשה שלך. אנחנו לא עכשיו נעשה זה מעלה את המחירים. נכון להיום הבעיה שלנו זה יוקר המחיה, אתה לא מציע עכשיו שנקבל - - - אבל צריך להשוות תפוח לתפוח ואגס לאגס. כותבים, אם כותבים שזה מעורבב אז זו החלטה - - - לא מעורבב, כותבים כתית מעולה וזה שמן למאור.

יכול להיות שצריך הבלטה לנושא הזה של הערבוב, יכול להיות שצריך הבלטה. אתה מדבר על שמן זית שמגיע מחו"ל? אני מדבר על בדיקות שעשינו בהיקף נרחב, בעיקר לשמני ייבוא, בעיקר פרייבט לייבל, ומה שגילינו המם אותנו. הצגנו את זה למשרד הכלכלה והם מתעלמים.

תשתפו, תפרסמו, בסוף הצרכן יידע לעשות את הבחירות שלו, כמו שאני יודע לבחור מה אני אוכל ומה אני לא אוכל, מה אני קונה ומה אני לא קונה.

למשרד החקלאות יש גם תקציב לאגף תוצרת הארץ כדי לעשות את השיווק ואת הפרסום הזה, תעשו את זה. מה שעכשיו חשוב זה יוקר המחיה, אני לא אתחיל עכשיו לעשות רגולציה שתעשה את המחיר, אבל בלי קשר, טפל בזה מול משרד החקלאות, זו זכותך. יוקר המחיה תוך שמירה על הייצור המקומי,

לא לשכוח. אז קודם כל שמירה על הייצור המקומי וטיפול ביוקר המחיה. אני לא אומר לך שלא, במקרים של החקלאות יש יותר מאינטרס אחד,

זה מקובל. אדוני, בוקר טוב. אני רק רוצה לחזק את עמדתו של חבר הכנסת עודד פורר שהציג בצורה מעולה את המצב הקיים וכמובן גם הציג את עמדתנו, את עמדת היבואנים, שיש לפטור באופן גורף את המכסים או לחילופין מכסות, אבל שזה יהיה הוגן. וכמובן גם לחזק את הייצור המקומי, לא נשכח את הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. חשוב לי להגיד,

ששיטת המכסות בכללותה מייצרת עיוותים בשוק ומגבילה את יכולתו של היבואן לפתח שוק למוצר. אי אפשר לבנות מותג, יש כאן חוסר ודאות עסקית, כלומר מחר בבוקר יבואן יכול לקבל מכסות, הוא לא יודע באיזה כמות הוא יקבל - - - בסדר, אם יגיעו להסכם שאנחנו מדברים עליו אז גם יבטלו את העניין. לא צריך מכסות, שיורידו את המכס. רק השאלה שנשאלת,

ההסכם מדבר על הפחתה רוחבית של המכס?

ההסכם מדבר על הפחתה רוחבית של המכס, גם שמן זית וגם דבש, עם פיצוי של 30 מיליון שקל בשנה לכל אחד מהענפים לתמיכה ישירה. אבל בדבש אי אפשר לפגוע בייצור המקומי, זה צריך להבין. הסיכום עם ההנהגה החקלאית היה ש-30 מיליון שקל תמיכה ישירה נותנים מענה. גם לייצור המקומי? ההנהגה שלכם חתמה על זה, סיכמה על זה. אז תבדוק את זה. זה מה שסוכם, עכשיו הם אומרים שזה לא. לא, בנושא של הדבש המחיר הוא לא הכי חשוב. א' לא קונים הרבה דבש, אז אין לזה השפעה על יוקר המחיה מי יודע מה. קודם כל לא נכון, אדוני היושב ראש.

כמה דבש קונים? הרבה מאוד.

אבל אני רוצה את ההאבקה, בגלל מה שמשרד החקלאות אומר. אדוני, אני חייב לתקן פה. כל הזמן אומרים שצריכת הדבש היא קשיחה. במקרה כשאתה משווה את צריכת הדבש בישראל לצריכת הדבש בעולם היא הרבה יותר נמוכה,

כי המחיר בישראל הרבה יותר יקר. כשאתה מוריד את המחיר הצריכה עולה. בסדר, מה אתה רוצה? שלא ייצרו דבש? אני לא רוצה שלא ייצרו, אני רק אומר שלא יהלכו אימים. אז אמרתי, שיעשו את ההסכם בכפוף לבעיה הזאת של הדבש. אם לך יש מטע של אבוקדו וחשוב לך ההאבקה ונניח שאף אחד לא מייצר דבש בישראל, אתה תדאג שתהיה לך שם האבקה, אתה תדאג לשים שם דבורים. מאיפה תבוא ההאבקה? איך תדאג שתהיה האבקה?

היום מועצת הדבש, אתה יודע שהיום אם אתה תרצה - - - ההאבקה צריכה להיות האבקה תענה לו. אם תרצה מחר להפוך להיות דבוראי אתה לא יכול, אתה יודע שאתה לא יכול להיות דבוראי? אתה צריך ללכת למועצת הדבש, של מגדלי הדבורים, שהם אלה שמחליטים, עד שתסיימו את ה - - - אדוני, זה לא בדיוק מדויק. אדוני יודע שגם הוא תמך בחוק הסדרת הדבש, אדוני יודע שוועדת מכסות היא בראשות משרד החקלאות עם שני עובדי המשרד, אדוני יודע שיש דבוראי חובב, אדוני יודע שרוב הנקודות החדשות הולכים לדבוראים חדשים.

אם יש כזה חשש מזה שייבאו דבש ויפסיקו להיות כאן דבוראים, יהיו כאן דבוראים.

יש פה עניין כלכלי שאם ייבאו דבש לא תהיה הצדקה כלכלית להחזיק כוורות. אז יבוא החקלאי ויגיד שהוא ישלם לך כדי שתשים את הכוורת.

מי ישלם את זה?

שאתה כל כך דואג לו ליוקר המחיה, כי הוא ישלם את זה דרך האבוקדו ודרך הבצל ודרך השקדים ודרך החמניות.

מוכרים כאן דבש במחירים פי ארבעה וחמישה מכל מקום אחר בעולם. בסוף הצרכן משלם את זה. אתם עושים את ההסכם, ההסכם צריך להיות גם קשור בדבש גם לייצור המקומי, שלא ייפגע. מה הבעיה? תגמרו את זה ביום רביעי. מרוב שיחות אתם לא עושים כלום בעניין הזה. ואגב, גם הוכח שכשהיו מכסות עם דבש זול על המדף הצריכה עלתה ב-100% כשהצריכה המקומית לא נפגעה. פורר, תקשיב טוב. עד עכשיו לא צעקו עליך, אז עזוב. לא, כי תקשיב, אני מכיר את הסיפור הזה. תראה אך הם ממסמסים, כבר הם אומרים לא, 30 מיליון זה לא 30 מיליון, זה לא מה שסיכמנו,

30 מיליון סוכם או לא סוכם?

אני מתמטית לא מצליח להבין איך ייבוא של 120 טון בצנצנות הכפיל את הצריכה המקומית. מתמטית אני לא מצליח להבין. אני אסביר לך מאוד פשוט. לך לסופרים שבהם - - - לא,

תסביר לי איך 120 טון, אדוני.

סליחה, אתה נמצא פה במקום, לפחות את המינימום, אני אמנם לא השר שלך עכשיו,

שאלת שאלה, אז אני אענה לך. לך לכל הסופרים שבהם היו על המדפים הדבש מהמכסות שאתם חילקתם, ותשאל את רשת השיווק מה קרה לצריכת הדבש אצלך באותם חודשים לעומת אותם חודשים לפני. מאוד מאוד פשוט, מבחינת צנצנות הם מכרו פי שניים צנצנות באותם חודשים לעומת השנה הקודמת כשהמכירה של הצנצנות של תוצרת הארץ כמעט שלא נפגעה. זאת המשמעות. סיכמנו על 30 מיליון שקל, בוא תגיד אתה, משרד החקלאות, אתם עומדים על ה-30 מיליון שקל האלה,

אם יהיה פיצוי של 30 מיליון שקל מהאוצר, פותחים את השוק בדבש? אנחנו עומדים על ה-30 מיליון במהלך כולל שיבטיח את ייצור ההאבקה.

אתה תקבל 30 מיליון תמיכה ישירה, אתה תומך או לא תומך? אז אני אסביר לאדוני, כי גם אדוני תמך בזה. יש - - - לא יהיה ואקום עם ההאבקה. יהיה ואקום, אדוני. אני יצרן משווק ברשתות. יבואן או יצרן? אני יבואן. נו, איך אתה יודע להבטיח את ההאבקה? אני אומר לך, אני קונה גם דבש ישראלי, המחירים עולים בלי הפסקה. עזוב, אני לא נכנס לזה, עם כל הכבוד. אמרנו כבר, חבל על הדיבורים. ה-30 מיליון יילכו לנושא הזה בכפוף לזה שגם יהיה ייצור מקומי,

ואת זה הם יעשו בהסכם.

לא סיימתי, אדוני. סיימת מבחינתי. הבנו, אתה מייצג את היבואנים, אתה רוצה ייבוא, אני חושב שהשר לשעבר ייצג אותך יפה מאוד בעניין הזה. לא אותו, ייצגתי את הציבור. הציבור שרוצה לקנות דבש, יש אנשים שלא קונים דבש היום, כי זה יקר להם. לא אותו, את הנושא. אדוני, אפשר משפט אחרון? רק בל נשכח,

שיש עוד מכסים גבוהים למגוון רחב של מוצרי מזון כדוגמת מוצרי חלב, אבקת חלב. צריך גם לתת לזה מענה. לא, אנחנו מדברים רק על הדבש. יש לך משהו על הדבש והשמן? תודה רבה. מי זה ליאור כוכבי? התאחדות התעשיינים. קודם כל תודה רבה על הדיון, הוא חשוב מאוד. תגיד תודה לפורר. תודה לשר לשעבר. אבל בכל מקרה התכוונו לעשות דיון, לכן זה בסדר גמור מבחינתי שהוא הגיש את הבקשה. ממש בקצרה. בשנים האחרונות שוק שמן הזית, ענף שמן הזית, הוא שוק מעוות. מכיוון שאין הסכמות בין החקלאים לבין האוצר מחולקות מכסות כל שנה ובשנה הזאת אנחנו רואים את העיוות הגדול בכך שאנחנו נמצאים בחודש יולי ועדיין אין הסכמה, לא בין האוצר לבין החקלאים, או שאין פרסום של מכסות. אני חייב לומר פה שהפרסום - - - אין, כי עוד לא סיימו את העניין הזה של ההסכם. אבל אני רוצה לדבר פה על החשיבות ועל המהירות של הפרסום,

מכיוון שגם אם - - - אמרנו, עד יום רביעי יהיה לך הסכם.

אבל אני רק רוצה להציג את מה שקורה במחירי שמן הזית באירופה. בשנה האחרונה מחירי השמן עלו ב-46% באירופה ובחודש האחרון עלו ב-5%. אני אראה פה את הגרף שנמצא פה. ובישראל מה היה? באירופה עלה ב-46%? באירופה עלה ב-46%, בספרד, ביוון, באיטליה. למה זה עלה? מחירים שמעולם לא היו ואירופה נכון להיום מתמודדת עם בצורת מאוד גדולה. אז זה ישפיע גם על ישראל. אז בגלל זה חשוב מאוד להגיע להסכם כמה שיותר מהר בין האוצר לבין החקלאים. אם ההסכם לא יגיע אנחנו באמת מבקשים לפתוח את המכסות לייבוא שמן זית לאלתר, 7,000 טון, כפי שכרגע מונח בשולחן משרד הכלכלה. חשוב מאוד לקדם את זה כמה שיותר מהר.

אני מבקש ממנכ"ל משרד החקלאות, האחריות שלך לכנס את הישיבה ולסיים את זה עד יום רביעי, יחד עם האוצר. שמישהו ירכז את זה. בוקר טוב לכולם. אני רוצה לדבר על הנושא של ייבוא של שמן זית. דבר ראשון, הנושא של לייבא שמן זית שהוא איכותי, אני לא חושב שאני נגד או בעד, אבל אני הייתי מבקש מכבוד הוועדה לשים דגש על תו התקן של שמן הזית ששם אפילו אין פיקוח. לכן מה שאמר חבר הכנסת והשר לשעבר עודד פורר, שאכן הם מוהלים שמן זית מיובא עם שמן זית ישראלי, למרות שיש תו תקן של שמן זית אין פיקוח על המוצר הזה. צריך לחדש את הפיקוח. הנושא השני, נכון שייבוא הדבש, צריך לדאוג להפקה מקומית בגלל ההאבקה, אבל כולנו שכחנו דבר אחד, שעץ הזית, מדובר על 300,000 דונם עצי זית עתיקים בישראל שהם במעמד הראשון ביותר בנושא של קיבוע הפחמן ואסור לנו לשכוח לא את החקלאי, לא את הסביבה ולא את איכות החיים. אז אנא מכם. טוב, תודה. צחי בן עיון. תודה רבה, אדוני. הרבה מה לומר על מה שנאמר אין, אבל יש שתי נקודות חשובות. אדוני, כשהגיעו להסכמים ושר החקלאות לשעבר פורר, שהחקלאות לא הייתה בראש מעייניו בלשון המעטה, הוא פגע - - - לא נכון, הפוך. הוא פגע במשק המשפחתי בצורה חמורה ביותר. אני מדבר כאן בשם המשק המשפחתי, אדוני. יצרן שמן זית משפחתי עם חמישה ועשרה דונמים זה לא יצרן שמן זית בקנה מידה גדול של מאות דונמים, השמן זית שהיצרן המקומי המשפחתי מייצר הוא שמן זית כתית מעולה. אנחנו עוברים סדרת בדיקות במועצת הזית, סדרת בדיקות שמורכבת ממעבדות שבודקות את שמן הזית, מקבלים תו איכות שמן כתית מעולה ואני חושב שבתוויות, כיושב ראש פורום חקלאות 9, אני מבקש את זה כמי שמייצג ומדבר בשם המשק המשפחתי, לייצר ולסמן בתוויות שמן זית ישראלי כתית מעולה, יצרן ישראלי כחול לבן, כדי שנוכל לחזק את המשק המשפחתי בישראל ולא לתת עדיפות לייבוא של שמן זית הרבה פחות איכותי וכנראה הרבה פחות בריא מאשר שמן הזית הישראלי.

בכל מקרה יהיה ייבוא של שמן זית. לא צריך גם להגזים עם העניין הזה.

אתם מקבלים פיצוי, זה מספיק כרגע. אני רק רוצה לציין ש-50% משמן הזית בישראל מיובא. זה לא שיש פה 10% ייבוא ו-90% מקומי, זה פיפטי פיפטי, זה לא 50%. זה לא שאנחנו נמצאים בעולם אחר, 50% ייבוא,

גם 30% מהדבש מיובא ומעורבב בדבש. מה עם עצי הזית ביהודה ושומרון? זה בא לידי ביטוי? בצריכה המקומית. רק בצריכה המקומית? גם ביהודה ושומרון וגם במגזר המיעוטים, הרוב הולך לצריכה עצמית ולא הולך לשוק. זה הולך בתוך המשפחה נקרא לזה.

דורון ליבנה. שלום. תודה על זכות הדיבור. מזה עשר שנים הוועדה פה במשרד החקלאות מתעסקת בענף ההאבקה והדבש במדינת ישראל בשלושה אספקטים, ההסדרה של הצבת נקודות רעייה, מה שעתיד להגיע לפה בימים הקרובים לחקיקה ראשית, הנושא של יוקר המחיה או המכס על הדבש והנושא של המשמעות של הענף הזה שהוא המאביק של כל הפירות והירקות שאנחנו אוכלים. ענף הדבש במדינת ישראל כל סכומו הוא 60 מיליון שקל בשנה. מנגד עומדים כארבעה מיליארד שקלים בתוצרת חקלאית. בתקופה שחבר הכנסת פורר היה שר אנחנו הגענו ביוזמתנו, עוד לפני שהוא החל את הרפורמה, עם תכנית מתכללת למשרד החקלאות. הוחלט אצלו בישיבה הבודדת שהוא נפגש איתנו להקים צוות של משרד החקלאות שבודק את שלוש הרגליים האלה, ייבוא דבש, הסדרת הכוורות וביטחון המזון הלאומי כפונקציה של האבקה שזה המוצר הכי חשוב שהדבורה עושה במדינת ישראל. אנחנו נוזיל בסוף בהתפרעות בייבוא הזה שניים, שלושה, ארבעה שקלים פר נפש במדינת ישראל, אבל נוריד את יבול האבוקדו, נאבד את יבול השקדים, את יבול החמניות, את האגסים, את התפוחים, את הקישואים ואני יכול להמשיך לדבר על כל הירקות והפירות שאתם רוצים. פר גולגולת במדינת ישראל, כמי שאחראים ואכפת להם מיוקר המחיה, גם אני אזרח במדינה הזאת וקשה לי לגמור את החודש, אתם בסוף בשלושה שקלים האלה תגרמו לאזרח לשלם עוד 200-100 שקל על פירות וירקות. אז אמרתי, בנושא של הדבש צריך לדאוג גם לייצור המקומי. אבל לא צריך להפחיד יותר מדי.

אני רק אומר, אדוני - - - יש לכם איזה שיטה לעשות הפחדה כזאת שבסוף לא עושים כלום.

אין לנו שיטה - - - אנחנו מנהלים דיון כאילו בישראל אין ייבוא דבש. 30% מהדבש מיובא. בצוברים או בצנצנות? גם וגם. כמה בצנצנות וכמה בצוברים? ואנחנו מנהלים דיון בשמן זכית כאילו אין ייבוא, 50% מהשמן זית - - - אני מבקש להשלים את המשפט. אמרת את שלך.

אני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב שנאמר פה בחדר. הבנתי, אתה לא רוצה ייבוא. לא, אני כן רוצה ייבוא. אני אומר את הדבר הפשוט, הענף לא מתנגד לפתיחת הייבוא, יש לנו בעיה עם הערך שנקבע. כשחבר הכנסת פורר - - - לא יהיה יותר מ-30 מיליון.

אז לא יהיה פה כוורות להאבקת דבורים. בסדר,

זה נקבע, 30 מיליון זה פיצוי לא קטן, נגמר הסיפור. זה פיצוי לא קטן, אבל מישהו בדק את הערך הכלכלי שלו, אם הוא יספיק לנו או לא יספיק? מספיק כבר עם העניין הזה, גם לא צריך להגזים יותר מדי. החקלאות גם כן מגזימה, כל דבר פיצויים מפה לשמים. יש עוד אינטרסים במדינה.

אנחנו לא מבקשים לפרוץ את ה-30 שנקבע, רק צריך למצוא את התמהיל הנכון כדי לשמור על הייצור המקומי.

אבל תגמרו עניין, מרוב דיונים אין כלום. בין אפס מכס ל-100% מכס יש מנעד שלם ויש שני סוגים, יש צנצנות, יש צוברים, צריך למצוא את האיזון הנכון כדי להבטיח את הייצור המקומי. לא, הסיכום היה על פטור מלא. תראה איך הם מערבבים את העניין, פשוט לא יאומן. כמו שהם מערבבים את הצנצנות. אני חייב לפתוח פה את המספרים כדי שיהיה ברור. חבר הכנסת פורר, אתה מתנגד שיהיה מכס על הצוברים? אתה כל הזמן מתלונן, אומר שלא צריך ייבוא בצוברים.

אם יהיה פטור מצנצנות. גם וגם. אבל צריך לשמור על הייצור המקומי, יש לשמור על הייצור המקומי, צריך למצוא את האיזון. פורר, בנושא של השמן אין בעיה. בנושא של הדבש, צריך גם לדאוג לייצור המקומי. זה מה שאני חושב, אנחנו צריכים למצוא את האיזון. גם בצנצנות צריך למצוא את האיזון. לא, הם מלעיטים פה במספרים ומפחידים. בסדר, אני לא נכנס, בכוונה אני לא נכנס. הם יעשו ישיבה, משרד החקלאות, גם דובי אמיתי, תזמינו אותו. רק בשני משפטים כדי שתבין את הבלוף, ביטן. מייצרים במדינת ישראל - - - אני לא קבעתי את הסכום של 30 מיליון. אני אסביר לך איך הוא נקבע. מייצרים במדינת ישראל סדר גודל של 4,000 טון דבש בשנה. אני צודק בנתונים או לא?

בממוצע.

יש שנים שיש יותר - - - אסף, בממוצע 4,000 טון דבש. יש 15 שקל לקילו מכס על צנצנות דבש. 15.60. 30 מיליון שקל תמיכה ישירה מבטא 7.5 שקל לקילו. זאת אומרת שהיצרן כבר קיבל פיצוי על 50% מהמכס בהסכם, נשאר לו בסך הכול 7.5 שקל לקילו של התייעלות, של תחרות.

סליחה 150 קילו לדונם ייבוא כפול שש זה 900 שקל לדונם. תחלק 30 מיליון שקל ל-4,000 טון תגיע בסוף ל-7.5 שקל לקילו דבש של תמיכה ישירה שיקבל כל חקלאי. הוא אומר שזה לא נכון מה שאתה אומר. היצרן בחו"ל מקבל הגנה מהמדינה שלו. אני מדבר על מה קורה פה. היצרן בחו"ל מקבל הגנה מהמדינה שלו ואנחנו מסבסדים - - - אורן, אתה היום מגן עליהם ב-15 שקל לקילו ואתה הולך לתת להם 7.5 שקל לקילו. המכס הוא הגנה על - - - סליחה, אני יכול לדבר פה בוועדה בלי שיחתכו אותי?

אני מנסה להגיד את המספרים כי כל הזמן מספרים פה סיפורים. בוא נדבר על מספרים. כל שוק הפירות והירקות מוערך בסדר גודל של 22 מיליארד שקל. זאת הערכה של שוק הפירות והירקות. אבל אמרנו שלא יהיה שינוי מ-30 מיליון, אז מה הבעיה? ה-30 מיליון הנוספים זה עשירית האחוז מהשוק, זה יבטל? זאת אומרת החקלאות שמייצרת 22 מיליארד שקל לא תשקיע עוד עשירית אחוז במידה שזה יהרוג את ההאבקה? שיפסיקו להלך אימים פה, ההאבקה לא תלך, היא תישאר וימשיכו לייצר דבש וה-30 מיליון על פטור ממכס. הרי זה מה שסוכם, אבל תראה איך הם בורחים מההסכם. אתה כבר לא השר. תרשום מה אני אומר לך, לא יהיה לך הסכם, לא ביום רביעי ולא בעוד שבועיים. לא יורידו את המכס. מאיפה יבוא ה-7.5 הנוסף?

איפה יש להתייעל?

מהתייעלות, משיווק נכון, ממיתוג נכון. הוא יבוא כשמחיר האבוקדו יעלה פי שניים.

פורר, מי ישמור לך על הגבולות? זה עשירית האחוז מהשוק. איך פי שניים? איך 30 מיליון שקל יעלה פי שניים?

- - - לא יהיה לך במדינת ישראל. מאיפה הוא יבוא? יש פה פשוט לובי שמגן על קבוצה קטנה על חשבון עשרה מיליון אזרחים, זה הסיפור. האמת יש פה קבוצה קטנה ששומרת על כל הגבולות של המדינה. אתה עושה דמגוגיה.

כל נושא הפירות והירקות הוא בסך הכול 2.6% מיוקר המחיה, זה כל הסיפור. איפה נלחמת על הדיור? אבל כל דבר זה ככה, כל דבר זה אחוז מתוך הסל. פה זה אחוז ופה אחוז ופה אחוז,

אתה צריך לטפל בכל דבר. רק אני אספר לך שמחירי המזון זה הדבר הכי משמעותי מבחינת הקשיחות שלו בעיקר בעשירונים התחתונים, כי בסוף סל הצריכה שלך של המזון הוא סל צריכה קשיח, אתה חייב לקנות מזון, ולכן מי שחי ממשכורות נמוכות העלות הזאת הרבה יותר משמעותית. גם על הדבש וגם על הביצים וגם על הבשר וגם על החלב, אני יודע שאתכם זה לא מעניין, אבל זה מעניין את הציבור והתפקיד שלכם הוא לדאוג לכלל הציבור, לא רק לקבוצה קטנה.

החקלאים בוא תעזור - - - לא יוצא נגד החקלאים, אבל הם לא ימותו מ-30 מיליון שקל, הם יכולים להתייעל.

במקום לצאת נגד החקלאים בוא תעזור לנו מול האוצר. אני עוזר לכם, היה סיכום של 30 מיליון שקל פטור ממכס,

אתם היום אומרים, כבר היום, לא יהיה פטור ממלא ממכס. האוצר לא מדבר איתנו. היום אמרתם, פה בוועדה, על 30 מיליון שקל. חבר'ה, אני אפסיק את הישיבה, באמת. בוא תעזור לנו מול האוצר. אם תמשיכו עם המריבות אני אפסיק את הישיבה. אני אומר לכם פשוט מאוד, אני לא נכנס למספרים, לגבי השמן, יש 30 מיליון, לדעתי פה בעיה פחותה. לגבי הדבש, צריך לדאוג גם לייצור המקומי, אני לא יודע מה יסכמו. סוכם אבל, דוד, 30 מיליון. בוא תעזור לנו מול האוצר. רגע, סליחה, לא הבנת, 30 מיליון יש, אין בעיה. צריך לגמור את ההסכם.

איפה הכסף? סוכם 30 מיליון תמורת הורדת המכס. איפה הכסף? יש את זה בתקציב המדינה. אני חצי שנה בתפקיד, שומע רק סיפורים. סיפורים סיפורים סיפורים, כסף לא ראינו.

עד יום רביעי בבוקר אתם מביאים את ההסכם, אני רוצה לדעת שזה משוחרר מתקציב המדינה. נגמר הסיפור הזה. לא, אני רק רוצה - - - לא, אין מה לדבר. זה הכול, נגמר. לא תעשו את זה - - - אנחנו רואים פה אבל מי מונע את הסגירה של ההסכם. לא תעשו את זה, אני אומר את זה כאזהרה לשני הצדדים, אם לא יהיה הסכם אנחנו נגיש הצעת חוק לחלק את הכסף הזה. אני כבר אומר לכם, די מספיק, נמאס לי. לחקלאים אני אומר, תעשו בעיות על העניין הזה, אני מבטל לכם בכלל את ה-30 מיליון, לא תקבלו שום דבר. נוריד את המכסים בלי שתקבלו, יש גבול לכל דבר, מספיק כבר עם כל הדברים האלה. אפשר גם להוריד את המכסים ולא לקבל כלום ואז נראה מה יקרה. אפשר גם לעשות את זה ככה. אתה דואג רק ל - - - אני לא דואג רק לי, אני דואג פה - - - זה האיום השני. יש לי הבנה כמה עולה לגדל כוורת ויש לי משווקים, אף אחד לא מונע במדינת ישראל מאף אחד להיות פה משווק.

אל תנהל איתי משא ומתן כי הנושא הזה נסגר כבר במשאים ומתנים אחרים ואני לא נכנס לזה בכלל. הנושא הזה נגמר בשבוע של - - - אין בעיה, אז לא יהיה לא פיצוי ונשחרר את זה. אתם רוצים ככה? יהיה ככה. מה אתם רוצים, שנאיים? מספיק כבר עם זה שכל דבר שקשור לחקלאים יש סרט קולנוע מהעניין הזה. אנחנו גם צריכים לדאוג לציבור וגם לחקלאים,

אז בשביל זה יעשו ישיבה ויגמרו את העניין. אתם לא תעשו את זה? אני אומר שתגיד את זה גם לשר האוצר, לפחות לגבי השמן וה בכלל, לגבי הפיצוי לחקלאים, אנחנו - - - תמיכה. אני קורא לזה פיצוי. זה לא פיצוי, זה תמיכה.

אני אומר לכם חד וחלק, יש את זה בתקציב, אתם לא תגיעו להסכם?

אם הוא יחזור בו במשהו - - - צריך שני צדדים להסכם. אין בעיה, אבל אם הוא יחזור בו במשהו יש לנו כוונה להגיש הצעת חוק לחלק את הכסף איך שאנחנו מבינים. אני רק אומר, שר האוצר לא חזר מכלום.

אבל אנחנו נעשה את זה, גם לחקלאות וגם לזה. ולגבי ה-60 מיליון,

תפרידו את זה מהתמיכה הכללית ותגמרו עניין. מה העניין הזה? אני לא מבין, כל היום מתווכחים. עוד לא ראיתי דבר כזה, יש כסף בצד ולא מחלקים אותו בגלל המריבות האלה. עד כמה אפשר? בינתיים השנים עוברות, הציבור משלם יותר ואתם לא מקבלים כלום. והמכסים יורדים בינתיים. המכסים יורדים, אבל - - - רק צד אחד בהסכם הזה ממומש, המכסים יורדים. זה אין לכם בעיה, זה אתם לא צריכים שני צדדים, אבל את הפיצוי אתם צריכים שני צדדים.

עד יום רביעי הם יביאו הסכם לגבי ה-60 מיליון. לא יביאו? אני אומר לשני הצדדים, הסנקציה תהיה כפולה פה, נשבע לכם,

המכס על שמן זית עלה בינואר ב-50%, המחיר לצרכן לא זז.

לא, נגמר הסיפור.

זה כסף שלכם? זה כסף של הציבור, עם כל הכבוד לאוצר. לא ידעתי שאתם מביאים את זה מהבית. אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד לך שההסכם, עם כל הכבוד, מעבר לזה שרק צד אחד ממלא אותו וצד אחר לא ממלא אותו ואתה אומר שתטפל בזה, ואני בטוח שתטפל בזה, עדיין ההסכם הזה לא מספיק טוב. בשביל שההסכם הזה יהיה טוב צריך להכפיל את התמיכה. יכולת הייצור המקומית היא מוגבלת, ל-4,000, 4,500 - - - אף פעם החקלאים לא מרוצים מסכום. לא משנה, הם יכולים להיות מרוצים - - - אבל צריכים להתחיל ממשהו. אתם רוצים לייבא בפטור ממכס, סבבה, החקלאים צריכים לקבל פיצוי שיכסה על הפטור הזה. הפיצוי היום מכסה חצי מהפטור. במקום להיות 30 הוא צריך להיות 60, הוא לא יכול להישאר ככה. הם ממילא לא יכולים לייצר יותר. מרוב דרישות אין כלום. על מה אנחנו מדברים? הרי קודם כל אנחנו מכירים את היבואנים מצוין ואנחנו יודעים שברגע שאין להם תחרות מקומית הם יעלו את המחירים והם עושים את זה בכל מקום שהם יכולים. הם מעלים את המחירים כשאין תחרות מקומית. אם אתם רוצים באמת להוזיל את המחיר אתם צריכים שיהיו גם חקלאים ישראלים שיוכלו להתמודד מול הייבוא. משרד החקלאות מסכים ל-30 מיליון? לא הייתה דרישה של משרד החקלאות לעלות מ-30 - - - אז מה הוויכוח הזה? אני לא מבין. רבותיי, אין ויכוח, ה-30 מיליון יחולק. אדוני, קומץ חקלאים שומרים על הגבולות. אין קומץ חקלאים באירופה ששומרים על הגבולות, אין דבר כזה. אתם עושים את הכול, גם חקלאות, גם שומרים על הגבולות,

הבנו את זה. מספיק עם העניין הזה. אני לא קבעתי את הסכום של ה-30 מיליון, הסכום נקבע, זה בתקציב המדינה, תחלק אותו, זה הכול. הישיבה מבחינתי הסתיימה. תשבו עד יום רביעי, תגמרו את העניין. מבחינתי אפשר לשבת עכשיו ולסגור את זה ולהתקדם. תעשו מה שאתם רוצים, מספיק כבר עם העניין הזה. הישיבה נעולה.